אם אני עכשיו הקשיש הייתי מוכר את הדירה שלי בשוק החופשי, כנראה שהייתי מקבל יותר,

מבקשים לעשות פה איזשהו תיקון שהוא בא לטובת אותם קשישים.

לכן מה שאמר תום לפני כן, אם מישהו מוכר ערב קבלת ההיתר או ערב הפינוי דירה, הוא בעצם מוכר שתי

אוכל להקריא את הנוסח שהצענו לוועדה. שלחנו את זה ביום חמישי לייעוץ המשפטי.

דירת התמורה

של

צריך לדייק את זה לכיוון של השכירות, שיובן שהשכירות זה חלק מהעניין. זה מגולם בעיקרון במחיר הדירה. כשאתה בא ומדבר על שווי דירתו ביום קבלת היתר הבנייה, אז זה כל מה שהוא מוכר. מה שהוא מוכר זה בעצם גם את שכר הדירה וגם את הדירה העתידית בערך נוכחי של זה,

אין לך מחירי עסקאות דומות כי אין בסביבה בתים כאלה שהולכים.

התשובה היא שבעצם נדרש היוון של שני

פרמטר אחד זה שכר הדירה לתקופה שבעצם בהסכמים בין היזם לבין כל בעלי הדירות הוא מבטיח להם שבעוד ארבע שנים

פה יש לי בניין שיש בו דירה שהיא שווה יותר מהשוק כי יש לה פוטנציאל של בנייה חדשה. אין

שאלת לגבי הבסיס.

כן, כן, על הבסיס לא נאמר, התשובה של דוח האפס. התיקון המבוקש לא פוטר אותנו מלהתייחס לסוגיית

ואולי אפילו על אחת כמה וכמה כאשר לא מפנים את הדיירים מהבניין, לקשיש כשהוא מעל גיל 70 או 75 לפי העניין. צריך בהחלט לאפשר את החלופה של כן לצאת מן

כמובן בלי לעשות הכללות וכו', אבל המקרה נפוץ במסגרת האוכלוסייה הזאת שהם שוהים בבית רוב שעות היום או חלק גדול משעות היום, להבדיל מאנשים שהם בגיל העבודה

לא, לא. פעם ראשונה ששמענו ואנחנו חושבים שבסך הכול זה נכון. אני מקווה שזה סימן שאתם סומכים על זה שאני חושב על כולם,

אם יהיה רק צד אחד של המשוואה ולא יהיו

כאשר אני רכשתי את דירתו והוא קיבל מזומן במקום, והלך ורכש לעצמו נניח דירה חדשה, אז הוא מקבל דמי שכירות אחרים מהדירה החדשה שהוא רכש. הדייר, יש לו כפל משום שהוא עכשיו רכש לעצמו דירה

זה מה שהוא אומר.

אני רוצה להוסיף על זה. אני יועץ משפטי של התאחדות הקבלנים. אתם מתארים מצב שבו הוא יכול למכור אותה למי שהוא רוצה. כל הרעיון של

אנחנו חושבים שהשווי צריך להיקבע כמו שציינתי קודם, לפי דוח האפס שבסופו של דבר הוא המסגרת התקציבית, כי מקודם הוקרא פה הנוסח של מוכר מרצון וקונה מרצון, אז בהתאם

גם אם הקשיש ימצא את הדירה לפני היתר הבנייה, הוא לא משלם מראש את מלוא הסכום. קודם כל אם הוא מצא דירה טובה, את רוצה לאפשר לו את זה.

רוח הדברים, אני חושבת, מוסכמת. תנסו לעשות את ההתייעצות הזאת גם מולם, להגיע להבנה. בהחלט. תביאו את זה במעטפת, מה שנקרא. תוך כדי הדיון היועץ המשפטי, נציג

סימן לי במהלך הדיון שמבחינתם, וגם משרד המשפטים - - - לאיזה גיל?

יפה

כי פה הערנו רק את הנושא של הגיל.

זה חל גם על בן אדם עם מוגבלות.

נגישים.

בחוק פינוי ובינוי הוא צריך להציע לו דירה עם התאמות. כן, אבל בחוק לחיזוק הוא נשאר באותה דירה. הוא מקבל בסוף את אותה דירה עם עוד חדר. כן, אז אנחנו רוצים לדעת אם הוא יקבל

אני אומר עוד פעם, כי אם לצורך העניין יש ארבע קומות והקבלן מוסיף עוד כמה קומות, והוא נמצא בקומה רביעית, הדירה שלו לא נהרסת ונבנית מחדש.

אז הקבלן, תטיל עליו עכשיו להרוס את הבית שלו ולבנות אותו מחדש למרות שמדובר בפרויקט חיזוק? אני רוצה להסב את תשומת לבכם לחוק.

חל גם על אנשים עם מוגבלויות, שימו לב. הוא מדבר על דירת הקבע שלו, האם היזם מחויב להנגיש לו את

נעבור על זה ונחליט. יש עוד משהו, אדוני היועץ המשפטי בחלק הזה? לגבי השוואת התנאים, חובת הגילוי. רגע, אבל הם רצו משהו להעיר על קודם, איגוד

בעיקר עניין של נוסח, כי למעשה בנוסח שפורסם ברשומות דובר על כך שבאמת מחילים את עילת הסירוב שבחוק פינוי ובינוי, אבל לא השמיטו את הנוסח הקיים בחוק

זה לא סמכות רחבה, המחוקק כבר קבע שבהתקיימות התנאים העסקה בטלה או פקעה, אז איפה שהתנאים מתקיימים והממונה מגיעה למסקנה

מה שאנחנו רוצים זה לבוא ולהקל על אותם דיירים אחרי שכבר ישבו אצל הממונה,

זה לא על דברים שהם משהו שהיא החליטה רק על סמך התרשמות שלה, שגם

הממונה מקבלת החלטה.

במובן הזה ברור לנו, זה החלטה של ממונה. המשמעות האופרטיבית שלה זה שהיא ראיה לכאורה, האם היא משנה את נטל

אני חייב להגיד שמכיוון שזה פוטר ומאזן, אז ההתאחדות לא מתנגדת לתיקון הזה.

היועץ המשפטי, בוא תגיד את דעתך.

סבורים שהתיקון הזה בעייתי מאוד. ידעתי שזה יקרה אם כולם מסכימים. אני אבקש לתת כבוד ליועצים משפטיים.

אבל בסופו של דבר מי שחושב שהוא בטוח בעצמו בעניין הזה, הוא ילך לבית משפט והוא גם יקבל אחר כך גם את הסעד לעניין הזה ואפילו את הוצאות הטרחה לצורך העניין.

מי עושה, לי יש כיוון שלי אבל אני פתוח לשמוע אותך שוב, אדוני היועץ המשפטי, ובואו ננסה למצוא

והמפקחים הלא שיפוטיים? המפקחים הלא שיפוטיים הם מפקחים מנהליים. הם למעשה במובנים מסוימים דומים יותר לרשם מאשר לגוף שיודע לברר. דווקא להם יש יותר סמכויות ממה שיש לממונה היום. לצורך העניין, ככל שרוצים לברר בצורה נכונה עם שמיעת ראיות, הגוף שעושה את זה היום ברשות זה המפקחים השיפוטיים. כפי

בסך הכול מפקחים שיפוטיים יש לנו, כבודו, עשרה מפקחים שיפוטיים בכל הארץ. מפקחים מנהליים פחות מכך, שלושה בלבד, והם

כשאת רואה את הכמויות של הדברים,

אם אני מבין לפי הפתיח שלך,

יותר. כן. אין ספק שמה שעולה מהפניות הוא מצב שמצדיק התערבות שהיא

אנחנו מדברים על בירור שמתבצע כשבפניי בעצם בעל דירה.

מהצד השני יש יזם, מארגן, ב"כ דיירים. על כל פנים, לרוב סוללה של עורכי

אם בעצם אותו יזם, הצד השני לעסקה עם בעל הדירה מוכן לבטל את העסקה, אז בעצם אני לא סוגרת את התיק עד שהערת האזהרה נמחקת, שזה מצב ראשון.

ובסופו של דבר

אם הוא ילך לבית משפט, ילך לבית משפט על הכול, גם על הטיעון הזה של הבטלה או לא בטלה וגם כמובן על עצם האקט של זה,

אבל העניין הוא שהראיות שעל בסיסן אני מקבלת את ההחלטה שהעסקה בטלה,

אלא אם כן מישהו רוצה לומר עוד משהו שנורא דחוף לו לומר, ואם לא, אז אנחנו נעבור כרגע לחלק הראשון.

אנחנו נשמע את זה בדיון הפנימי, אוקיי? מותר לי לעשות דיונים פנימיים, נכון?

הסיפה החל במילים "רשאי מנהל הרשות להכריז" תסומן כפסקה (1),

במקום "רשאי מנהל הרשות" יבוא

הרשות רשאי".

אחרי פסקה (1) יבוא: "(2)

הוועדה המקומית בתחומה של הרשות המקומית המליצה על הפקדת התוכנית לפי סעיף 62 לחוק התכנון והבנייה ובלבד שאם מדובר בוועדה מקומית כמשמעותה בסעיף 19 לחוק האמור, נציג הרשות המרחבית הנוגעת

והיא החליטה על הפקדתה ובלבד שאם מדובר בוועדה מקומית כמשמעותה בסעיף 19 לחוק התכנון והבנייה, נציג הרשות המרחבית הנוגעת בדבר תמך בהחלטה, ההכרזה תואמת תוכנית כוללת להתחדשות

לא, אני אומר אלה שהגישו.

בוודאי שלא. זה לא מונע. זה עוד אפשרות. הבנתי.

והחשש העיקרי הוא שיהיה חילופי שלטון או כל מיני דברים כאלה שבסופו של דבר יביאו לחוסר ודאות בשוק ולתקיעה של פרויקטים.

מבקשת לומר שהטענה של נציג האוצר היא טענה בעיניי שדווקא מצדיקה את קבלת העמדה שלנו. אדרבה, אם האוצר לא חושש מכך שיהיו שינויים משמעותיים במועד של

כי בסוף ההכרזה מפעילה את הפטור מהיטל השבחה. סליחה שאני קוטעת, ההכרזה מפעילה גם הפוך. יש רשויות, בעיקר החזקות במרכז הארץ,

לא מדויק, מכיוון שיש הכרזה של הממשלה ובהכרזת הממשלה נקבע היקף הפרויקט. אני חושב שבכל מקרה במקרה של ותמ"ל שכולם יודעים - - - עזוב את ותמ"ל. נחריג את זה מותמ"ל. בותמ"ל לא צריך. אז בוודאי לא יצטרכו בכל מקרה. כי בותמ"ל יש להם את

רה הזה כן נכון להחריג במובן הזה את הותמ"ל גם אם נחליט שבמקרים כאלה ואחרים כן חוזרים אחר כך - - - דווקא בותמ"ל לא הייתי רוצה לגעת. אם אני מבין נכון, המנגנון בותמ"ל הוא שהולכים לממשלה עם הכרזה שבה כבר נקבע מספר יחידות

מה זאת אומרת הרשות לא הפעילה את הסמכות? דיברנו על זה שיש את הסמכות שפעם ראשונה הרשות מאשרת ואז יש לה היום

אני לא מכיר דברים כאלה. אני לא יודע גם אם אתם מכירים, תבדקו אצלכם. אלו תוכניות שהתרחבו. אתה יודע מתי הן מתרחבות? כשהוועדה המחוזית מסכימה כשהרשות לוחצת אותה, לא הפוך. אתה

אני חושב שבאמת הדיון פה הוא לא לצורך.

אם ועדה מחוזית מקדמת תוכנית והוועדה המקומית הגישה התנגדות כלכלית וכל הטעמים האלה, ההתנגדות התקבלה בחלקה או

אבל זה שימוש לרעה בסמכות.

לא. אז מה אתה רוצה? להוציא אותם בכלל.

תקראו קודם לרשות המקומית,

פה מדובר לא על הכרזה שהייתה כמו שאתם עושים תמיד,

היא תקבע הלכה למעשה את ההליך התכנוני. קודם כל זה קיים כל הזמן.

זה

לא הבנתי מה את אומרת. אני אומרת שמירה מביאה את זה כאיזושהי

שלא מספיק להתבסס על התוכנית הכוללת.

אומרת שבנוסף צריך לקדם את הפקדת

רק שזה לא מה שאמרתי. אני

בתיקון שנעשה בחוק ההסדרים האחרון בעצם נקבע שצריך אישור מקדמי כזה. צריך את הסכמת מהנדס הרשות המקומית הנוגעת בדבר.

הייתה דרושה הסכמת רשות מקומית,

עדיין לפי ההצעה יש לנו סמכות לאשר. מה שעלה פה בדיון הקודם, עלתה איזושהי הצעה שנציין באותו אישור שהאישור ניתן על אף הסתייגותו של מהנדס העיר.

הסכמתם להכניס את המשפט הזה בתוך האישורים. כן, אין לנו התנגדות. מרכז שלטון מקומי, באישור מקדמי איפה הבעיה שלכם

להקריא את סעיף ג' בנוסח המוצע?

מה ששלחנו לבין התיקון של היושב-ראש עכשיו. אוקיי. בסעיף קטן (ג), במקום "בהסכמת הרשות המקומית הנוגעת

יכולה לפגוש את הדיירים בסוף הדרך, לכן צריך עדיין את הרוב המינימלי של ה-40%. אז אתה אומר כמוני, את ה-40%. בלי היזם. אני חושב שאם

הוא צריך 40% לא לעסקה, אלא 40% שיחתים אותם על פנייה. כדי להגיד

זה משהו הפוך. כל בן אדם רוצה לדעת כמה זה,

תיכנסו לפסיכולוגיה הזאת.

וזה דרך סבירה ונורמלית. לא צריך פה רוב. הפוך, מספיק כאן מיעוט, אבל זה

איך פועלים לגבי בעלי הדירות שלא הסכימו לפינוי ובינוי?

מזכירה שבשלב הזה אנחנו לא מדברים על שומה של דירה פרטית. הוא צריך להיכנס לדירה טיפוסית. בדרך כלל בבניינים האלה יש שתיים, מקסימום שלוש דירות טיפוסיות, אז הוא יכנס לאלה שכן

ל"הגיע" זה בחוק הזה.

לא עם

עם זה נבוא לדיון הבא.

בכל מקרה אין הצבעות. תיקון חוק פינוי ובינוי תחילה 59. תחילו של סעיף 2א לחוק פינוי ובינוי, כנוסחו בסעיף 58(2)

או שהתנגדותו נובעת מפיצול הדירה שבבעלותו לדירה אחת נוספת לפחות, והכול ובלבד שלא ניתנה לבנייה, שימוש או פיצול

הוראות החוק ואומרים להם,

אז תדע לך שאתה תהיה דייר סרבן ואנחנו נלך איתך לבית משפט ואתה תשלם אלפי או מאות אלפי שקלים הוצאות, לכן

אין הסכמת שאר בעלי הדירות בחוק פינוי ובינוי. לא הבנתי את האמירה. אתה אמרת שבחוק פינוי ובינוי כתוב שנדרשת הסכמה של בעלי הדירות - - - בחוק כתוב "שלא כדין".

ויכול להיות שהוא גם איים עליהם. הרבה פעמים אנחנו - - - הרבה פעמים גם יכול להיות דבר אחר, לכן אני לא יודע אם אנחנו צריכים להיכנס לזה. חשוב להגיד, היה על זה דיון

שהוא סביר ומאוזן ואנחנו בסופו של דבר מעתיקים אותו.

נכון.

יש הרבה מקרים כאלה שאני נתקלתי

שאם הדייר משלם את ועד הבית לבניין, אז יש הסכמה.

אני מונע ממנו את זכות הטיעון גם לטעון. רק נגיד מה הייתה ההצעה.

לפעמים זה אדם שגר שם, נכה, והם נתנו לו להוציא. כולם הסכימו כי הוא עשה להם את תיבות הדואר, אז אולי יש הסכם,

אני לא יודע, אבל אתם מתייגים אותו עכשיו אוטומטית ואתם שולחים אותו - - - זה פשוט לא ההצעה. שמעתי בקשב את מה

הוא לא יכול להגיד את דעתו. האמירה כל הזמן לפיה, אז לא יתחשבו בזכויותיו,

אם צריך לחדד את מה הייתה עמדת הממשלה, ואם צריך גם לחדד נוסח כדי שנסביר,

אז

בוודאי.

שחתום ומי שמגיש, זאת אומרת יש את האיזון והחשש לקבל הסכמות. הרי הם בסופו של דבר מגישים את התביעה, את זה צריך לזכור. דבר שני, יש

הסעיף הזה נועד להתמודד עם אנשים שמשתלטים על בניין ורוכשים דירות רק כדי להגיע בעצמם לרוב הדרוש כדי להגיש תביעה על היתר שנותר, לכן מי שמחזיק במעל 30% מבעלי הדירות, אנחנו מחלישים כל אחוז נוסף שיש לו בשני שליש. נשאר לו שליש מתוך זה.

זה מתגבר על המצב הקלאסי כביכול שאותו אדם עושה את זה. זה לא מתגבר על מצב כמובן שעושים את זה באמצעות שלוחים, זאת אומרת מספר בעלי דירות שאינם אותה ישות משפטית. אתה יכול להעביר את הדירה לבן שלך ואז כבר לא יהיה לך 30%. בדיוק, זאת אומרת אתה יכול להתגבר על - - - תא משפחתי. לאו דווקא תא משפחתי. אולי אפשר להכניס בתוכו עוד מקדם שדיברנו על זה בינינו לגבי העניין, אם זה עד שלוש שנים, שלפחות שלוש שנים דיירים שם, בעלי דירות. שוב, אנחנו נוגעים פה בנקודה, ביכולת של פרויקטים להגיע לכדי בשלות ולהתקדם, וגם פה אנחנו סבורים שיש פה צעד די משמעותי שהוא במקרה הזה הוא גם בניגוד לעמדה המקורית של הממשלה בהסדר הקודם, התקבל איזשהו נוסח ואנחנו החלטנו ללכת - - - תראה, אם אתה הולך על כל מה שהיה בממשלות הקודמות, אז תלך על הכול,

בוא נעצור כאן ונישאר בממשלה הקודמת. הלכנו על השוואת תנאים והחלטנו, למרות שפעם קודמת בניגוד לעמדת הממשלה התקבל - - - , הלכנו על אותו מנגנון כי אמרנו, אנחנו רוצים לפשט את הדברים, לאפשר לפרויקטים להתקדם. אני לא מחפש לתקוע אותם. אני רק בא ואומר, אני לא רוצה לקיים עוולות. אפשר ללכת על כיוון של עד שלוש שנים בעלות, זאת אומרת שבתוך הרוב שצריך, מתוך ה-66% זה יותר משלוש שנים של בעלות של ותיקים למעט מי שזה דירתו היחידה. אני לא רוצה מצב שבו מגיע יזם ומתחיל לקנות דירות. דיברת קודם על כל מיני צורות שהן לא כל כך נכונות ואמיתיות, והוא יוצר לעצמו רוב מלאכותי. מה הבעיה ברוב מלאכותי? יש כאלה שזה לא מתאים להם, אבל יותר מזה, בסוף זה יוצר פה שני סוגי קליינטים, הקליינטים הראשונים והקליינטים הקיימים שבמקרה הם כן חיים שם או נמצאים שם. הסעיף בא להתמודד בדיוק עם הדוגמה שהיושב-ראש נתן עכשיו. כן, הוא בא להתמודד. השאלה אם הוא מתמודד מספיק בעניין. אתה מתכוון להפחית יותר את הזכויות מעבר להפחתה שעשינו?

הוא התכוון לזה שיכול להיות שבתוך ה-45% זה יהיה - - - בבקשה,

אני רק אסביר אולי לעו"ד חאיך את הסיטואציה. הנוסחה שבחוק פינוי ובינוי שרוצים להפעיל אותה גם פה, מתייחסת לבעלים אחד שיש לו יותר מ-30%. החשש הוא מפני כך שיזם לאו דווקא ירשום את הדירות שהוא רוכש לצורך הדבר הזה על שם בעלים אחד ויחיד,

קבוצה של שלוחים לצורך העניין, כפי שעשה וולט דיסני כשהוא קנה את אדמות דיסנילנד, כידוע, וכך בעצם יעקוף את האיסור הזה ובעצם ייצור רוב כפי שאמר היושב-ראש, של בעלי דירות שסרים למרותו לצורך העניין, ובעצם יעשוק את המיעוט.

מה ההצעה? ההצעה שהציע היושב-ראש, אם אני מבין נכון, שמתוך הרוב של ה-66% יצטרך איזשהו אחוז מסוים להיות כזה שהוא בעל דירה ותיק,

זאת אומרת יותר משלוש שנים. באופן כללי על ה-66%, לא רק על איפה שיש 30%? הסדר שיחול על הכול? ה-30% חי בפני עצמו. זאת התערבות כל כך בשוק.

אני עכשיו רוצה לקנות דירה במקום שאני יודע שהוא עתיד לעבור התחדשות עירונית, כי אני רוצה לגור שם ואני יודע שהבניין - - - זאת דירתך היחידה? זה מה שהיושב-ראש אמר. זה נראה לנו פשוט להכניס מנגנונים מאוד מסרבלים. מה זה משנה אם היא הראשונה או השנייה? השאלה אם הוא משקיע או לא משקיע? לעניין הזה אין לי בעיה שהוא ישקיע. אני מצטער שאני מגן על יזמים, אבל גם אם בן אדם משקיע ומקדם הליכים של התחדשות עירונית, אני לא חושב שיש בזה שום דבר רע. בסופו של דבר אנחנו רוצים הליכי התחדשות עירונית. אנחנו מייצרים איזון בין הזכויות של הדיירים הקיימים ולכן אנחנו מחלישים את הזכות של המשקיע, אבל הליכי התחדשות עירונית זה משהו שאנחנו רוצים ביקרו.

בחוק ההסדרים האחרון וגם בחוק ההסדרים הזה מבקשים לשנות את מערכת המיסוי שתחול על משקיעים. עד כה משקיע שהיה קונה דירה בבניין לצורך התחדשות עירונית, היה לו פטור לדירה אחת, ולכן התופעה של משקיעים שקונים דירות רבות בבניין אחד הייתה תופעה נדירה. כעת שינינו את החוק בחוק פינוי ובינוי ומבקשים לשנות אותו גם פה, כך שמשקיע יוכל לקבל פטור עד כל הדירות שיש - - - עד שתי דירות, אלא אם כן זה בפריפריה, ששם על כל הדירות.

אז אנחנו מרחיבים את תופעת המשקיעים, שזה בסדר. אני חושב שזה בסדר גמור. אם יהיו יזמים שבאזורי פריפריה ירצו לקנות בניין שלם, למה זה רע? למה אני צריך להגביל את כוחם? אני לא מגביל את כולם, אני שומר על אנשים. של עושק המיעוט. כיוון שזה תופעה שהיא לא פסולה, עדיין בבניין הזה ייווצר מיעוט. הרי אנחנו מכירים בכך שמצב שבו יש רוב משקיעים בבניין, צריך להגן על המיעוט שאינם מהסוג הזה. בגלל זה גם הוכנס סעיף 4 במקורו לחוק פינוי ובינוי והוא מועתק לפה. איך זה קשור לאנשי קש? לא הבנתי. אנחנו מדברים על בעיה אחרת לגמרי של משקיעים. אני חושב שמערבבים פה מספר דברים ביחד. אם אני מבין את היושב-ראש, מה שהוא מציע בעצם, זה שכאשר מונים את הרוב הנדרש לצורך ה-66%, שאנחנו מקטינים אותו כבר מ-80%, אז אנחנו נתחשב.

זו הצעה שעלתה גם בדיון הקודם והיא לא התלבנה כי היא עלתה ברגע האחרון. עלתה כבר בדיון שהיה בחוק ההסדרים הקודם ולא התלבנה לגופה, אבל אם היושב-ראש מעלה אותה שוב פה אז אנחנו נצטרך ללבן אותה.

בחוק ההסדרים הקודם. לפני שנה. זה עלה ברגע האחרון פשוט. העלו את זה כמה חברי כנסת.

זה לא ידעתי אפילו.

שם דיברו על 50% מתוך הרוב הנדרש, אבל זה לא התלבן. באיזה צורה? אמרו שאם אנחנו מורידים את הרוב הנדרש, אנחנו נדרוש שלפחות מחציתו יהיה כאלה שמתגוררים במקום. לפחות תקופה מסוימת. נכון, אבל זה לא התלבן. ואז זה סימן שהם אינם אנשים שנשלחו לצורך העניין הזה. אחוז מסוים מתוך ה-66% יהיו כאלה, או שזו דירתם היחידה או שהם מחזיקים בדירה או בעלי הדירה יותר משלוש שנים,

זה מה שאתה מבקש.

אם זה פחות משלוש שנים - - - הם יכולים להימנות במחצית השנייה, זאת אומרת אם אתה אומר שרוב צריך להיות - - - , הם יכולים להיות חלק מה-66% האחרים שמסכימים. אדוני, אני רוצה רגע להבין. בכנות רבה נאמר גם על ידך וגם על ידי עו"ד רוזנר שאני מאוד מעריך באופן אישי ומקצועי, שהתנגדו גם אז להורדת הרוב. נראה שעכשיו מנסים בעצם לעשות שינוי של - - - הרוב מחוק ההסדרים האחרון, כי מה בעצם אני מבין? הדיון היה על סעיף של 30%. אם אתה רוצה ב-30% להוסיף תנאי נוסף של בעלות שלוש שנים, זה דיון אחד. מה שאני מבין כרגע, שדרך הסעיף של ה-30% הפכנו לסעיף הכללי שמדבר על כך שכל הגשת תביעה של פינוי ובינוי תדרוש לוודא מעבר לרוב הנדרש, שמתגוררים לפחות שנים או בעלים של שלוש שנים. מעבר לכך זה גם קשה מאוד לאכוף את זה כי אחד יגור,

את ההצעה הזאת אני הצעתי. זה לא קשור לדיונים הקודמים. נדמה לי שאפילו זרקתי אותה פה בישיבה כעוד מסננת, נדמה לי,

בכל אופן בישיבות הפנימיות שלנו ודאי. יכול להיות ששני הדברים ביחד לא מסתדרים לך כל כך. אז זה לא קשור ל-30%, הדיון. זה לא קשור. זה אמצעי אחר שהוא מטפל בבעיה אחרת, כי זה לא אדם אחד. יש לך תרופה לבעייתיות, אם זה אדם אחד, ויש לך תרופה לבעייתיות אם זה חבורת קש. עוד פעם, אני לא מחפש לא לעצור ולא לעכב ולא כלום. אני רק בא ואומר, בסוף יש אנשים מאחורי העניין הזה. נגיד יש לך עכשיו שישה אנשים שהם בעלי הדירות. כולם קנו את זה במהלך חצי השנה האחרונה.

כל אחד בנפרד ללא קשר ביניהם. אני לא יודע. אתה יודע? אם לצורך סעיף ריבוי הדירות, אז אני יכול אולי לקיים איזה דיון בהקשר הזה, אבל אם אנחנו מדברים באופן כללי בלי קשר לריבוי הדירות, אני גם אגיד לך תופעה אחרת. לא אחת בעלי הדירות מבקשים מהקבלן לקנות את הדירה שלהם ומנצלים את ההזדמנות על מנת שהם יוכלו למכור את הדירה שלהם למשקיעים כי הולך להיות פה פרויקט פינוי ובינוי ויחסוך מהם את הכול והם יוכלו לקנות דירה אחרת. אתם תחסמו גם את הדבר הזה.

אתה יודע כמה פעמים דיירים באים ליזם ואומרים, בוא תקנה ממני עכשיו את הדירה, אני לא רוצה לחכות כל כך הרבה שנים. אתה אומר, מה שיחסום זה ה-30%. ליזם אני יכול להבין, אבל אם יבוא אדם מן היישוב שיש לו יותר מדירה אחת, ומוכן לשלם את הפרמיה שלא לחיות בפינוי בינוי ולגרום לאותו בן אדם לצאת מהפרויקט עם שווי של יותר בגלל שיש פה קידום פרויקט של פינוי בינוי, אתה מונע ממנו, כי צד ג' לא ירכוש את הדירה אם הוא יודע שיש לו תקופת צינון של שלוש שנים.

היזם רוכש את הדירה, אז אני לא מאפשר לו - - - היזם יכול הכול לעשות. אבל אז הוא רוכש והוא לא מצא את הפתרון. הפתרון הכי יקר בשביל היזם זה פשוט לרכוש את הדירה. במקרה הזה אנחנו אומרים לו, אתה, לא סופרים אותך.

שאלה שהיו בסיבוב הראשון של הרכישות הללו שהן רכישות שהן לא תמיד בעיניים פקוחות לגמרי - - - אין בעיה אם הוא משקיע נטו. אני לא מדבר על מקרה של אנשי קש. אם הוא משקיע והוא זיהה את הפוטנציאל - - - למה לא התנגדת ל-30%? למה לאזן? מה הבעיה?

לא, אז אנחנו מאזנים את זה. עד מתי תפסח על שני הסעיפים? קוראים לזה איזונים. גם לרעיון שלי קוראים איזונים ואתם קוראים לו סכנה. אבל בתוך השלוש שנים אני נותן לו אפס. זה ההבדל. ההצעה שלנו, מי שיש לו 50%, את ה-30% אני נותן לו ועל העודף אני נותן לו עוד שליש, זאת אומרת אני לא מתעלם משום זכות שלו, רק אני אומר לו, את ה-30% אתה תקבל ועל ה-20% ניתן לך חלק מזה. אני לא אומר לו, בשלוש השנים הראשונות פשוט לא סופרים אותך לגמרי. לא אמרנו שלא סופרים אותו, סליחה. ההצעה היא לא שלא סופרים אותו.

בשלוש השנים האחרונות.

הוא לא נספר לצורך הרוב. ודאי שהוא נספר. מה שמציע היושב-ראש, שאחוז מסוים מתוך ה- 66%, למשל לצורך העניין 30% מתוך ה-66% צריכים להיות מתגוררים. לעניין ה-30% אתה סופר אותו? לא, אבל אם צריך אותו לצורך השלמה ל-66%, אז כן. יש הרבה מקומות בארץ.

נסתכל על העיר באר שבע, עיר עם הרבה משקיעים. בסביבה של האוניברסיטה יש הרבה בניינים שבהם גרים כמעט ורק שוכרים. למה למנוע מבניין כזה לעבור הליך התחדשות עירונית? אם יש שם יכולת להעצים זכויות, לחדש את השכונה - - - אתה יודע מה? שהוא גר בפועל שלוש שנים. למה זכותו של מי שגר בפועל? למה שאני אמנע הליכי התחדשות עירונית באזורים כאלה? זה גם היה ההצעה שלכם אז. אני מדבר על מה שאני חושב היום. אני חושב שדווקא אפילו ההיפך. באזורים כאלה יש התנגדות פחותה יותר לקדם הליכי התחדשות עירונית ולכן חשוב להמשיך לדחוף אותם להתקיים. אנחנו לא רוצים להחליש מהאזורים האלה שבהם יש תנופה של הליכי התחדשות עירונית, כי בהם אין התנגדות משמעותית של דיירים להמשיך ולהתקדם.

אין לנו בעיה עם משקיעים כמשקיעים. השקעה בנכסים זה תופעה חיובית בשוק. מה ההגדרה שלך "משקיע"? משקיע, אדם שרוכש דירה לא כדי לגור בה, כדי שהיא תהיה נכס מניב שבעתיד הוא גם יוכל לקבל אולי דירה חדשה בפרויקט של מיזם בהתחדשות עירונית. ומה קורה אם יש לו שתיים-שלוש דירות במתחם? אנחנו רוצים להתמודד עם תופעה מסוימת שאותה אנחנו רואים כתופעה שלילית, שזה בן אדם שבא ומשתלט על מספר דירות באותו בית רק כדי להגיע בעצמו. הוא רוכש דירה,

אחר דירה באותו בית. באמצעות מה? אולי באמצעות אנשים שונים? מה התרופה שלך לאנשי קש? אנחנו אבל לא מזהים את הבעיה הזו, אדוני.

איך אדוני יודע שהיא קיימת? אנשי קש זה אנשי הצללים, מה שנקרא. לא מזהים אותם. אבל איך אנחנו יודעים שיש פה תופעה כזאת? כמו שאנחנו יודעים על הרבה תופעות אחרות. שוב אני אומר לך, אני לא יכול לדעת אם זה אנשי קש או לא אנשי קש. אם יש ריבוי בעלים והם יכולים להיות כולם משקיעים, אנחנו לא חושבים שיש הצדקה משפטית לתת משקל שונה לאותה זכות קניינית, שמדובר פה על זכות בעלות בדירה, ולתת משקל אחד למי שגר בדירה, ומשקל אחר למי שלא גר בדירה. אנחנו חושבים שיש לזה השלכות רוחב על כל קבלות החלטות בבית משותף, לא רק בפרויקטים של התחדשות עירונית. ההפרדה הזאת בין אנשים שמתגוררים באותה דירה וגם בעלים שלה לבין בעלים שאינם מתגוררים בדירה, הם בסוף כולם בעלי אותה זכות קניינית, זכות הבעלות בדירה. אני מסכים עם מה שאתה אומר. אני לא רוצה לחסום משקיע שמגיע למקום וקונה דירה כי הוא רואה את הפוטנציאל של התחדשות בעתיד וכל זה בסדר. מצד שני אנחנו גם לא שמים פה איזשהו חסם כזה. אנחנו עושים איזשהו בלנס טיפה, כדי שאתה בא ומסתכל בסוף, הנה יש לנו קבוצה פה. מי הקבוצה הזאת? אז זה אחד המסננות, הבלנס של העניין.

בכל אופן נקודת המוצא היא שהורידו את הרוב ל-66%. בבניין שאני גר בו, דוגמה, אין בו בן אדם אחד שהוא בעלים. כולם שם שוכרים. דוגמה קלאסית לפרויקטי התחדשות עירונית. יש לנו מיעוט קטן של דיירים, של בעלי דירות שגם מתגוררים. אבל לא מספר דירות ששייך לאותו בעל נכס. טיפת תרבות דיבור ותיתן לאנשים להשלים משפט ואל תתפרץ.

מה שאדוני נתן, מר פישר, אני מניח שהבעלים של הדירות שלך הם לא מחזיקים בהם שלוש שנים. רובם מחזיקים בהם הרבה שנים. לא בהכרח. לא בהכרח,

אגב, יש הרבה פעילות עסקית על נכסים שאנחנו יודעים שהם לקראת התחדשות עירונית. זה השלב הכי שווה למכור את הדירה. יכול להיות שיש הרבה עסקאות בשלב הזה שקרוב למועד של העסקה. תנאי שכזה שאתם מציעים הוא תנאי כזה שיכול לצנן עסקאות. אדוני, בכל הכבוד באמת, אבל אני מנסה להבין מה הרציונל של התיקון הזה שאתם מציעים. מה הרציונל שלו? איזה בעיה הוא בא לתקן? אין ניגוד אינטרסים בין בעל דירה שמתגורר לבין בעל דירה שאינו מתגורר. האינטרס הוא אינטרס זהה לחלוטין. זהו, שהוא לא זהה.

אבל המטרה פה היא התחדשות עירונית. יותר מזה שהוא זהה, גם ההסכם של כלל הדיירים חייב להיות הסכם זהה. אין איפה ואיפה בין דייר לדייר, ואין דייר שמקבל יותר. אסור על פי חוק לעשות איפה ואיפה. אין איפה ואיפה בין דיירים ואסור שיהיה, ולכן גם אין ניגוד אינטרסים ביניהם. האינטרס היחידי שצריך להיות פה זה לקדם את הפרויקטים האלה.

אתה אומר שמי שיש לו יותר מדירה אחת, אם יש לך יותר מידי זכויות באותו בניין אז מאזנים לך את מערך הזכויות. מבחינה קניינית לבוא לבן אדם ולהגיד שבגלל שאין לך את הדירה הזאת למשך שלוש שנים, אז אני פחות מתחשב בך - - - לא אמרנו שפחות מתחשב. בגמרא יש סימן או סיבה. זה סימן, זה לא סיבה. זה לא ברור לגמרי אבל זה סימן. היושב-ראש, הסימן הזה יכול להוביל למצב שבסופו של דבר אני פשוט לא מתחשב בו. אני מסכים עם היושב-ראש שיכול להיות שיש איזשהו חתך בין שתי הקבוצות שבאמצע באמת אנחנו מזהים חלק מהאנשים, אבל באמת יכול להיות מצב שמדובר במישהו שהוא לא איש קש ורכש את הזכות הקניינית שלו. למה להגביל אותו? אני לא מכיר הגבלה קניינית בגלל ותק בבעלות על דירה.

בעבריין מבקשים להתחשב ובמי שקנה לצורך השקעה מבקשים לא להתחשב? קניין שהוא כתוצאה של ותק זה - - - משפטית, יש פה בעיה חמורה. אני לא מכיר תקדים כזה, ותק לצורך הערכה קניינית של הנכס. אני לא מכיר תקדים שבו ככל שיש לך ותק יותר בנכס, אז אתה שווה יותר מבחינה קניינית. אני גם לא מכיר תקדים של משקיעים שמתחשבים רק בחלק - - - משקיעים זה קיים. זה חוק שאושר בוועדה לפני שנה.

לפי מה שאתה אומר, בן אדם שגר 30 שנה במקום והיה לו איזשהו מטר וחצי-שניים שהוא קיבל הסכמה מהשכנים וכביכול ניכס את זה אליו, המעמד שלו אל מול מישהו שקנה ואולי בשליחות של יזם כזה או אחר, לפני שבועיים את הנכס, הוא מעמד עודף לשני. לא, אני לא אמרתי שהוא עודף. הוא עודף. לא, הוא לא עודף. אנחנו חוזרים לדיון הקודם שבו המפקח יצטרך לראות שאותם מטר וחצי, הוא זה שגרם לאותו בן אדם להתנגד - - - אדוני, להתחדשות עירונית יש ערכים נוספים. אני לא מנהל הרשות אבל להתחדשות עירונית יש ערכים נוספים.

אני מניח, של המחוקק וגם כצורך, כאילוץ זה לקדם את ההתחדשות העירונית. קבלת הוראה שמגבילה לשלוש שנים, תגרום לכך שקיפאון של שלוש שנים, הרי אני מזכיר שבשנה שעברה דרשו לראות נתונים. הביאו נתונים והראו שהפחתת הרוב מקדמת את ההתחדשות העירונית. לא הביאו ולו נתון אחד. קודם כל הביאו נתונים. אני בנושא הקודם אמרתי למה אני נוטה. פה אני עוד לא נוטה גם כן, בגלל שאני שומע את מה שאתם אומרים. זה לא שאני לא שומע. יש פה פנים לכאן ולכאן. אני שומע ואפילו שומע היטב. אני רוצה לראות אם נמצא משהו שונה שיכול לאזן את זה או לתת את התרופה לזה או לא. יכול להיות שגם לא, אבל אני רוצה שתבינו. אנחנו באים והולכים

על פישוט והורדה וכו'. אני רוצה לעשות את זה בשום שכל,

אני רוצה לחשוב על זה. פה נעצור את זה כרגע. זה נשאר לנו במחלוקת. יש לנו שלושה דברים עד כה. נחזור אליהם בסוף אם תרצה. מה יש לנו עד עכשיו? הנושא הבא זה בעצם המשך של השוואת התנאים בהמשך להורדת הרוב הדרוש. משרד המשפטים, אני מציע שתחשבו אתם אולי על תרופה יותר טובה לפחות מהתרופה שאני הצעתי,

אולי היא לא תרופה ואולי היא הורגת. אנחנו לא בטוחים שיש חולה. חולים, אני יכול להסתובב ולהראות לך כמה כאלה, בגלל שיש בסוף בני אדם מאחורי הדבר הזה ולפעמים בגורף אנחנו מפילים גם כאלה שהם לא עם כוונות כאלה ולא כאלה, ודווקא בדבר תמים שאדם מגיע כביכול וקנה, מתברר בסוף שהוא איש קש או משהו כזה, וזה מה שמטריד אותי. בייחוד בשינוי האקלים המיסויי, שמאפשרים עכשיו. שאנחנו מתקרבים אליו תיכף בישיבות. כן. אני ממשיכה. (א3) בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (א), לא יאשר המפקח את ביצוע העבודה כאמור בסעיף קטן (א), אם בעל דירה התנגד בשל אחת הנסיבות המפורטות בפסקאות (1) עד (7) לסעיף 2(ב) לחוק פינוי ובינוי, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה: יקראו את הפסקאות האמורות ברישה כך שבכל מקום, במקום "עסקת פינוי ובינוי" יבוא "עסקה לפי תוכנית החיזוק"; לעניין פסקה (1) האמורה ברישה, שמאי פינוי ובינוי יהיה שמאי שמונה לפי סעיף 6א לחוק זה. (2) אחרי סעיף 5ד יבוא: חובת גילוי ושקיפות5ה (א) כל אחד מהמנויים להלן יציין באופן ברור בפנייה הראשונה לבעלי הדירות, לפני חתימה על עסקה לפי תוכנית החיזוק וכן בהסכם ההתקשרות בעסקה לפי תוכנית החיזוק, אם הוא אחד מאלה: מי שפועל מטעמו של יזם המעוניין בביצוע עסקה לפי תוכנית החיזוק, מי שמקבל או עתיד לקבל תמורה מהיזם או מהקבלן שעתיד לבצע את העבודה, מי ששכרו תלוי בהתקיימותה של עסקה לפי תוכנית החיזוק. (ב) אדם כאמור בסעיף קטן (א) ידווח מיוזמתו לבעלי דירות בבית המשותף על כל שינוי בתמורה, שאינו זניח, שיקבל בעל דירה בבית המשותף, בהשוואה לבעלי דירות אחרים באותו בית משותף. הפר אדם כאמור בסעיף קטן (א) הוראה מהוראות סעיפים קטנים (א) או (ב), תהיה בכך עילה לחזרתו של דייר מהסכמה שנתן לעסקה לפי תוכנית החיזוק, אף אם חתם על הסכם התקשרות מחייב. אנחנו רוצים את ההבהרה שלכם לגבי שני דברים: אחד, לגבי הנושא שהתבלטנו בו קודם, ולא ברורה לנו עמדת הממשלה לגבי נושא של צורתה ותוכנה של עסקת חיזוק. האם אתם סבורים שזה נכון להוסיף הסמכה לשר לקבוע הוראות בעניין זה? אנחנו ניתן את התשובות במרוכז על כל הנושאים. יפה. לא ידעתי את כישורייך בתחום הזה. הנושא האחרון שהממשלה התבקשה לתת את דעתה עליו זה הנושא של הוראת מעבר לגבי עסקאות שנמצאות בתהליך. העברנו ביום חמישי נוסח. אז תציגו אותו. מדובר על הוראת מעבר לסעיף של הורדת הרוב. היא נועדה בעצם להגן על יזמים או על בתים משותפים שהגיעו לשלב מתקדם כבר היום עם 80% והם יכולים למעשה להגיש תביעה כנגד מי שסירב. בתביעה כזאת אנחנו לא רוצים להחיל את ההגנות שאנחנו עכשיו מחילים, אלא הם יסתמכו על החוק הישן ואנחנו רוצים לתת להם את האפשרות להמשיך להסתמך על החוק - - - לא ראיתם את הוראות המעבר האלה?

הוא אומר שהם שלחו ביום חמישי. אני לא הספקתי לראות את זה.

לא משנה, אבל שיציגו. מבחינה עקרונית אפשר להציג. אני יכול להציג מבחינה עקרונית בלי להקריא מה שצריך לקרוא. תקריא, ואם יהיה לנו הערות, נגיד. אם לא, אז לא נצטרך לחזור.

תקריא כדי שלא נצטרך לחזור לזה. סעיף 5א לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) כנוסחו בסעיף 60 לחוק זה לא יחול על בית משותף שבעלי הדירות אשר בבעלותם ארבע חמישיות מהדירות בו וארבע חמישיות מהרכוש המשותף היו צמודות לדירותיהם, התקשרו בעסקה לפי תוכנית החיזוק לצורך ביצוע העבודה עד ליום התחילה, ויחולו עליו הוראות סעיף 5א לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) כנוסחו ערב יום התחילה.

יש סעיף של תחילה מקודם. נכון, סליחה. קודם לזה סעיף תחילה שאנחנו נעשה תחילה מאוחרת לסעיף של הורדת הרוב. למה מאוחרת? אני אסביר. יכול להיות שיש יזמים שנמצאים היום על 75% והם כבר סיכמו עם הדייר לחתום איתו, והם יחתמו איתו ב-2 ביוני טרם ייכנס עליהם משטר חדש, אז אנחנו נותנים פה תחילה מאוחרת סך הכול של חודש יותר מהחוק המוצע. חודש אחרי חוק ההסדרים.

תחילתו של סעיף 5א לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) כנוסחו בסעיף 60 לחוק זה, ביום 1 ביולי 2023 (בסעיף זה יום התחילה). בפרק זה, אתה מתכוון. בסעיף זה, כי זה רק לסעיף הזה. לא, זה גם בהוראת המעבר אני מניח. לא, הוראת המעבר זה בתוך אותו סעיף. זה סעיף 61, זה 1 -2. הבנתי, בסדר.

אוקיי, אנחנו נפרדים בתוך הסכמה כמעט מלאה, עם כמה נקודות לחשיבה שחלקם באי הסכמה כמובן. אנחנו ניפגש בהמשך הדרך בעזרת השם.